בוקר טוב.

בדצמבר 2021, כ"ג בטבת התשפ"ב, אנחנו מתחילים בסדר היום, שינויים בתקציב לשנת 2021. ג'ידא ביקשה הצעה לסדר.

בוקר טוב לכולם. ההצעה לסדר שלי קשורה לסדר היום, אבל אני רוצה להתמקד בפנייה לתקצוב תקציב משרד החינוך. שלא נמצאת היום על סדר היום. הפנייה הזאת לא תהיה היום?

היא עוד לא מוכנה. אבל בבקשה, בכל מקרה אני רוצה להתייחס לזה. בנושא של בתי הספר מוכרים ולא רשמיים, שהם בעצם לא שייכים למערכת החינוך הפורמלית והם גם לא שייכים לרשתות החרדיות. יש כ-78 אלף תלמידים בחינוך היסודי בלבד, מתוכם יש כ-20 אלף תלמידים ערבים שנמצאים במערכת בתי הספר הזאת. הם באופן גורף מתוקצבים ב-30 אחוזים פחות מכפי שמתוקצבים תלמידים במערכת החינוך הממשלתית. בתי הספר האלה חוסכים למדינה והמדינה, במקום שהיא תתגמל אותם, היא מענישה אותם. אני רוצה לומר לכם שאני, בעלי, הילדים שלי וכל המשפחה שלי בוגרים בתי ספר אלה. אלה בתי ספר מצוינים למרות כל ההגבלות התקציביות הללו. זה מעמיס על המשפחה, זה מעמיס על שכר הלימוד במהלך השבוע הז אנחנו אמורים לאשר העברות תקציביות של משרד החינוך בסך של 2.5 מיליארד שקלים, ואני לא מבינה איך זה מגיעים למצב שבו אין תקצוב של כמה מיליוני שקלים עבור שעות של תמרוץ וטיפוח. אני רוצה לדרוש בבקשה שנקיים דיון על הנושא החשוב הזה ולא להפקיר את בתי הספר הפרטיים, בתי הספר המוכשרים.

אנחנו עוברים לפניות והולכים לפי הסדר. פנייה 19 עד 21, משרד ראש הממשלה. בוקר טוב. פנייה 19 עד 21, סעיף של משרד ראש הממשלה. מדובר בהעברה של 43 מיליון ו-221 אלף שקלים כאשר הפנייה מחולק לשניים. היעד של הכסף הוא לתכנית של המשרד לקידום וחיזוק קהילתי, היום זאת הרשות לביטחון קהילתי. מה שקרה זה שבשנת 2021 התחלנו את השנה עם המשרד לחיזוק וקידום קהילתי שהיה משרד נפרד ולכן הוא היה בסעיף 04, בסעיף משרד ראש הממשלה ולאחר הקמת הממשלה הוא הפך להיות הרשות לביטחון קהילתי וחזר להיות תחת משרד לביטחון פנים. אנחנו רואים כאן שני דברים כאשר הדבר הראשון הוא העברה של העודפים שהיו מ-2020. העודפים שהעברנו, הם נוצרו בשנת 2020 במשרד לביטחון פנים וצריכים עכשיו לעבור בהליך טכני למשרד ראש הממשלה בגלל מבנה התקציב. אלה עניינים טכניים לחלוטין. אין כאן איזשהו שינוי במהות של הכספים. אלה 39 מיליון שקלים מתוך ההעברה הזאת ו-4 מיליון שקלים נוספים למימוש של החלטת ממשלה 2397 בתכנית של המגזר הבדואי בשנים 2017 עד 2021. אם יש שאלות בנוגע לפנייה, בבקשה. נמצאים כאן נציגים של המשרד לביטחון פנים?

בדיון שעשינו בוועדה לביטחון הפנים דנו בנושא של ההתעללויות בגני הילדים, שיש מצבור של תלונות על כך שלא תמיד התחנות יודעות איך להתמודד עם זה,

תיקים שנסגרו יום אחרי בלי שבדקו את המצלמות. המשטרה אמרה שהיא תבחן את האפשרות לשים תקן מיוחד שירכז את כל הנושא הזה של התעללות בגני ילדים ברמה של הממשק הראשון עם האימא כשהיא מזהה או חושדת בהתעללות. עבר משהו כמו חודש ולא קיבלנו תשובה לאחר בדיקה. הרשות לביטחון קהילתי, מנהל תחום תקציבים ותכניות עבודה של הרשות.

הנושא שאתה מעלה, להבנתי הוא יותר קשור למשטרה והוא לא בתחום העיסוק של הרשות לביטחון קהילתי. כאמור, אני לא מכיר את האירוע הספציפי. אני יכול להעלות את זה למשרד לביטחון פנים.

אני אשמח אם תעלה את הנושא ויחזרו אלינו עם תשובה. מה זה רשויות פיקוח? אתה מדבר על מהיכן הכסף מגיע.

מה זה הדבר הזה? זה המקור של החלטת הממשלה על 4 מיליון שקלים. בסוף להחלטת ממשלה יש תקציב ואז זה עובר.

מה זה רשויות פיקוח?

סעיף 54 נקרא סעיף רשויות פיקוח. בסעיף הזה מספר רב של רשויות כמו לדוגמה הרשות להגנת הצרכן, רשות הטבע והגנים ועוד, שהן מתוקצבות בתוך סעיף תקציבי אחד.

מכל משרד לוקחים לשם תקציב? לכל רשות כזאת יש תכנית. מאיזו רשות פיקוח לקחת כאן? אנחנו נבדוק ונחזיר תשובה.

עכשיו לפני שאני אמשיך - אלכס בוקר טוב בשאלות,

אתה הבטחת לנו שתיתן שתעביר עד אתמול את הרשימה.

לא תשובה. הרשימה. חיכיתי שתגיע כדי לתת אותה. הנה, הגעתי ואני מוכן לעצור עם השאלות. אתה זוכר מה ביקשנו.

אנחנו הוצאנו מהמערכת את הדוח. הייתה לנו כוונה להגיש אבל יש שם בעיה של הגנה על הפרטיות. בתוך הדוח

לא הבנתי. בתוך הדוח יש את כל הפעולות שקרו בין משרדים.

אחת הפעולות שקורות בין משרדים זה שמשרד מסוים משלם למשרד אחר עבור הכשרה של עובד מסוים. בתיאור של הפעולה הזאת רשום הכשרה עבור עובד ומצוין שמו. בגלל שיש בעיות של פרטיות, העברנו את זה לבדיקה בלשכה המשפטית אצלנו ואנחנו מחכים לתשובה מהם, האם ניתן להגיש את זה כך. מתי תהיה לנו תשובה? אני מקווה שבימים הקרובים. קשה לי להתחייב כי זה לא אצלי. אנחנו כבר שבוע באירוע הזה. ככל שהלשכה המשפטית תאמר שלא ניתן להגיש את זה עם השמות, נעבור ונשחיר ידנית את השמות ונגיש את זה. זה יכול לקחת קצת זמן, ככל שנצטרך להשחיר שמות. אם אתה רוצה, אנחנו יכולים להשחיר. דווקא חברי ועדת כספים לא טובים בלהשחיר. הם טובים בלהלבין. כשצריך, אנחנו יודעים לעשות גם את זה. חשוב לי לדעת מאיזה רשות פיקוח לקחתם את זה. תחזרו אלינו עם תשובה. לקחתם כאן גם מהמשרד לביטחון פנים.

אמרנו זאת קודם. אלה העודפים של הרשות. הרשות לביטחון קהילתי הייתה במשרד לביטחון פנים, עברה למשרד לחיזוק וקידום קהילתי ועכשוו היא חוזרת למשרד לביטחון פנים. בגלל המעברים האלה, העודפים. אבל המשרד עדיין לא נסגר.

המשרד נסגר. הוא לא נסגר. ב-2022 הוא ייסגר. החקיקה עוד לא עברה.

אמורה לעבור. יש שם עובדים.

אני עובד הרשות לביטחון קהילתי. אנחנו למעשה חוזרים למשרד לביטחון פנים ומחכים שהחוק יעבור כדי שהמהלך הזה יושלם. מה התקציב שלו ב-2021? בסביבות 75 מיליון שקלים, לא כולל שכר אלא רק לקניות. קניות או פרויקטים? פרויקטים. תקצוב רשויות מקומיות. יש לו גם מצ'ינג, לא? נכון, של הרשויות המקומיות. התקציב הזה כולל מצ'ינג וכולל הכול?

התקציב שאמרתי הוא תקציב המשרד. הבסיס.

התקציב שהיה ברשות לפני שהיא עברה להיות משרד עצמאי והתקציב של המשרד, מבחינת הגודל שלו הוא השתנה משמעותית? אנחנו היינו בשנתיים של תקציב המשכי. לפני שהיה תקציב המשכי. אני יודע שזה פרה היסטורי, אבל היה פעם דבר כזה. התקציב השתנה במשך השנים. כמה היה התקציב ב-2019? היינו סדר גודל של 170-160 מיליון שקלים. אז העבירו את הרשות מהמשרד לביטחון פנים למשרד לחיזוק קהילתי של אורלי לוי אבקסיס. אז צומצם התקציב? התקציב לא צומצם כי היינו במסגרת תקציב המשכי. מי שקבע את הפעולות שאנחנו יכולים לתקצב, זה החשב הכללי והוא הגדיר רק פעולות של תקציב המשכי, בעיקר בעלי תפקידים ברשויות המקומיות כדי לשמר את הפעילות ולשמר את הפעולות הבסיסיות שבוצעו. לא היה גידול. אבל בין 160 מיליון ל-75 מיליון שקלים, זאת ירידה. זאת לא עלייה וזה גם לא נשאר במקום. הכי חשוב שנפתח משרד ייעודי לזה.

אם אתה אומר שהסכום היה 160 מיליון והוא ירד ל-75 מיליון, פתחת משרד והכסף שלו ירד? הירידה הייתה בעיקר בגלל התקציב ההמשכי. המשרד קיבל תקציב לפעולות נוספות שלאו דווקא קשורות לרשות לביטחון קהילתי. זאת אומרת, היו גם תקציבים של יחידות אחרות במשרד. עכשיו סוגרים את המשרד הזה ואתם חוזרים להיות במשרד לביטחון פנים, התקציב יהיה 160 מיליון או 75 מיליון שקלים? התקציב של 2022

המשרד כעצמאי לקח פחות כסף עם יותר

פחות פרויקטים.

איך אתה יודע? איך אתה יודע?

גם אני יודע. 160 מיליון. ב-75 עשית מה שאתה עושה ב-160. העובדים שנמצאים היום, לאן הם מועברים? אנחנו כל פעם רואים כאן העברות של כוח אדם, שיאי כוח אדם מפה לשם. אנחנו חוזרים למשרד לביטחון פנים.

בסדר. עוד מעט יש העברות של כמה משרות שהולכות ובפעם שעברה שהיינו כאן, בשבוע שעבר, נאמר לנו שיש את הרשות לביטחון קהילתי ומשם לקחו כוח אדם אחד. לא נראה לי שכולם הולכים לביטחון הפנים. זה היה משרד לנושאים אסטרטגיים. העובד עבר למל"ל וכל היתר עברו למשרד החוץ. כולם עברו למשרד החוץ חוץ מאותו עובד שעבר למל"ל. למה הוא לא עבר עם כל החברים שלו?

ב-2021 אושר תקציב של המשרד, ללא עובדים, אולי ללא שר, אז התקציב צריך להיות פחות. צריכים להיות לכם עודפים. לא הבנתי את השאלה. בשנת 2019 ו-2020 המשרד היה עם תקציב של 160 מיליון, עם עובדים, בשנת 2020 הוא היה גם עם עובדים וגם ב-2021 עד שקמה הממשלה. צריכים להיות לכם עודפים במשרד הזה. התקציב שהצגתי הוא תקציב הפעילות ולא תקציב השכר. אבל יש גם תקציב שכר. כל הפעילות הרי לא נעשתה, אז לא נשארו עודפים במשרד? העודפים שאנחנו מדברים עליהם נוצרו, כמו שאביה הציג, בשנת 2020, בעיקר תקציבי רשויות מקומיות שלא בוצעו במלואם בשנת התקציב 2020 ולכן עברו ל-2021 והגיעו למשרד לחיזוק וקידום חברתי ועכשיו בעצם מחזירים אותם למשרד לביטחון פנים. ו-4 מיליון שקלים שאנחנו רואים כאן בפנייה, מה אנחנו עושים איתם? החלטת ממשלה, בדואים דרום, זאת החלטת ממשלה ותיקה. שמסתיימת ב-2021.

אני מבין שהולכת להיות החלטת ממשלה חדשה שתמשיך אותה אבל כרגע אנחנו מדברים על החלטת הממשלה הוותיקה שאנחנו מיישמים אותה. אנחנו פועלים בתשע רשויות בדואיות בדרום, מקיימים שם תכניות מניעה. מ-2017 כמה כסף בהחלטת ממשלה היה מהמשרד הזה ספציפית? 4 מיליון שקלים בשנה. וכל ארבעת השנים נוצלו כל הכספים? אני מניח שלא, אבל אין תכנית שיש מאה אחוזי ביצוע אבל התכנית עובדת. כל הרשויות שותפות לתכנית. אני אגיד לך למה אני שואל. מה שיעור המיצוי? בסביבות 70 אחוזים. אין לי כאן את הנתון המדויק כי לא התכוננתי לדבר על הניצול הישן. הממוצע שלנו בחבר הערבית הוא סדר גודל של 70 אחוזים בשנה. בממוצע. זאת השנה הרביעית להחלטת הממשלה ואם בשנת 2017 נוצלו 70 אחוזים, בשנת 2020 גם נוצלו 70 אחוזים, למה שעכשיו בסוף שנה, בסוף שנת 2021 שהיא השנה האחרונה להחלטת הממשלה, למה אני אעביר 4 מיליון? למה לא נעביר רק 3 מיליון שקלים או 2.8 מיליון שקלים שזה פחות 30 אחוזים? כשאתה בונה תכנית עבודה, אתה תמיד בונה אותה על היקף התקציב. ב-2021 נגמרה תכנית העבודה. אלה לא הרשאות להתחייב שיש לך אלא אני יודע בדיוק מה היה לי בשלוש השנים הקודמות. זו השנה הרביעית ואני נמצא בשבוע האחרון של השנה, הווה אומר שאם כל השנים ניצלתי 70 אחוזים, 80 אחוזים, אני אקח את התכנית הזאת ואני אומר שאני אקצץ ולכן למה אני צריך 4 מיליון שקלים, כדי שבשנה הבאה תבוא אלי לכאן עם העודפים? אני אסביר. אנחנו מתכננים את ה-4 מיליון שקלים בעיקר לפריסת אמצעים טכנולוגיים ברשויות המקומיות הבדואיות בדרום, כולל חיבור המוקדים שמוקמים ברשויות המקומיות לתחנות המשטרה. בעצם זה פרויקט תשתית טכנולוגית, לפרוס תשתית טכנולוגית ביישובים. אתם תדעו לחייב את הכסף קדימה? כבר חייבנו אותו. הוצאנו הזמנות לכלל הרשויות המקומיות ובעצם הפרויקט יבוצע ב-2022. עבור מה? פריסת אמצעים טכנולוגיים ברשויות המקומיות. ברשויות הבדואיות.

אנחנו משקיעים שם בתשתיות טכנולוגיות, במצלמות, בסנסורים. אגב, מצלמות ודברים כאלה, ראינו את זה בכמה פניות של כמה משרדים בעניין המגזר הבדואי ואולי נראה עוד בהמשך. השאלה אם זה לא חוזר על עצמו. כל אחד זורק לנו מצלמות אבל מצלמה, אחד יגיד לי שהיא יכולה להיות ברחוב הזה ואחד יגיד לי ברחוב ההוא. הרשות לביטחון קהילתי, בשנת 2021 זה המשרד לביטחון פנים שלוקח את זה ועכשיו אתה אומר שההחלטה על המשרד עצמו. יש פה גם של המשרד לביטחון פנים וגם של הרשות?

זה בעצם אותו תקציב. הרשות לביטחון קהילתי היא רשות שישבה במשרד לביטחון פנים כל השנים. אולי לא הסברתי את השאלה. ינון, השאלה שלך אם יש כפל.

לא, לא הסברתי את עצמי נכון. זה נכון שהוא אמר שאין כפל אבל בשנת 2017, 2018 ו-2019, מה עשתה הרשות הקהילתית. סתם, בגדול. לא רוצה שתיכנס לתכניות. תגיד לי בגדול מה היה. אנחנו ברשויות המקומיות מפעילים תכניות מניעה, אנחנו מכניסים מדריכי מוגנות לבתי ספר, מנסים לצמצם את ההתנהגות האנטי חברתית בקרב האוכלוסייה ביישובים, פועלים בבתי ספר, פועלים עם הנוער, מממנים שם למשל עו"ס משטרה שמטפל. יש את זה גם בשנת 2021?

מאותו תקציב? ב-2021, בתחילת השנה, מימנו פעולות מהתקציב ההמשכי והתוספת שאנחנו מקבלים עכשיו,

מיועדת לאמצעים טכנולוגיים. שזה בעצם המשרד לביטחון פנים יעשה.

הביצוע יהיה במשרד לביטחון פנים תחת האחריות של הרשות לביטחון קהילתי.

יש לך תשובה בינתיים?

סעיף 54. בתוך סעיף 54 יש השקעה בתשתיות מיעוטים והכסף מגיע משם. מה זה תשתיות מיעוטים? בפנים יש את החלטת הממשלה שקשורות. הכסף משם. זה מתוך החלטת ממשלה?

זה כסף שיועד לשם. אני לא מבין. כרגע דיברנו על הסף שנלקח מתוך המשרד לביטחון פנים.

זה 4 מיליון. ה-4 מיליון שקלים שנלקחו, שאלנו אותך מאיפה זה נלקח. מתכנית יישום החלטות ממשלה רוחביות בתחום השקעה בתשתיות מיעוטים. אבל זה מה שזה עושה עכשיו. ההשקעה בתשתיות. שם בעצם היה כל הכסף של החלטת ממשלה לכל הגופים שאחר כך צריך ליישם את החלטת הממשלה וזה בעצם מה שאנחנו עושים עכשיו. בעצם לוקחים מהתקציב של החלטת הממשלה ומעבירים אותו לגוף שמיישם בפועל. תודה רבה. חוזרים להצביע בשעה 09:26. (הישיבה נפסקה בשעה

אנחנו מצביעים על אישור פנייה 19 עד 21,

מי בעד?